בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכנסת. היום יום רביעי ז' בחשוון התשפ"ב,

היום הראשון שבו אומרים את תפילת ותן טל ומטר לברכה.

ית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2021 ו-2022), התשפ"א-2021, מ/1443. אדוני יושב-ראש ועדת הכספים אלכס קושניר, בבקשה. במהלך הדיון על חוק ההסדרים,

עלה נושא חדש על-ידי חבר הכנסת שלמה קרעי, ולכן נאלצנו לבקש מכם בוועדת הכנסת

000 תלמידי החינוך היסודי במוכר שאינו רשמי, אבקש לאשר את קיום הדיון בוועדת הכספים.

לסוגיה תקציבית בלבד ולתקצובם בתקציב חסר של כ-30% מתלמידי ישראל. לכן המקום הראוי